אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו מתכנסים כאן כדי לסיים את ההכנה לקריאה שנייה ושלישית של נושא הקנסות והסנקציות שדנו בהן כאן אתמול ושלשום ולפני זה. הפסקה קטנה. (הישיבה נפסקה בשעה 14:40 ונתחדשה בשעה 14:41.)

אני אומרת לפרוטוקול שאנחנו גם מסירים את כל ההתנגדויות.

אחוז. לפני ההקראה ולפני ההסתייגויות אני רוצה להצביע על הבעיה האמיתית שלעניות דעתי נחשפת במשבר הזה, והבעיה הזאת לא תיפתר לצערי לא בקנסות ולא בסנקציות שאנחנו נטיל היום, כי זה לא מסוג הדברים שקנסות או תמריצים שליליים מתקנים. אני מתכוון לשיח ציבורי של שבטים וקהילות נפרדות שמתעצם בימים האחרונים. משברים לאומיים במדינת ישראל ועם ישראל והיו לנו לא מעט מלחמות ומשברים ב-72 שנות קיומנו כמדינה בדרך כלל דווקא חשפו את הקולקטיב המשותף שלנו, את הקולקטיב הלאומי, את הקולקטיב האזרחי; ודווקא איכשהו המגפה הזאת מעצימה את המפריד, את ההבחנות בין הקהילות השונות, את ההבחנות בין המגזרים השונים. השיחה הזאת של השבטים והקהילות, התודעה השבטית והקהילתית הזאת, היא לא שיחת חולין, היא לא שיחת רחוב, זו תורה שלמה שהחל בה עוד נשיאנו נשיא המדינה עם נאום השבטים והחזיקו אחריו לא מעטים. אני אומר את זה כאן כי אני בטוח שהכוונות הן טובות - - - זה מצחיק שאתה מייחס את זה לשיח. השיח מבטא מציאות. גם כשהחלוקה הזאת לקבוצות ושבטים באה מרצון טוב, מתוך רצון לומר שיש אחר ובואו נהיה סבלניים אליו, היא עדיין מעצימה את האחרוּת. במקום שאנחנו נקיים כאן "כל ישראל ערבים זה בזה", אנחנו מקיימים "כל ישראל אחרים זה לזה". ועכשיו באה המגפה, ואז כל שבט מתגונן, ואתמול ראינו פה את החשדנות, איך חוק כזה בא להגן על מגזר כזה או לפגוע במישהו אחר. כל השיחה הזאת שאנחנו מנהלים היא שיחה שבה השבטיות מכה בנו. היא לא מחזקת אותנו, היא מכה בנו. ולפני שאנחנו מאשרים את התמריצים, שהם בסך הכול תוספת קטנה, אני מבקש להזכיר את הסכנה הזאת של חלוקה לשבטים. כי שינוי הצורה שהעם היהודי עבר במאה השנים האחרונות הוא שינוי מקהילה לעם. זה השינוי האמיתי שעברנו. בואו לא נחזור לקהילות. זה נכון גם לגבי המשותף הלאומי וגם לגבי המשותף האזרחי, שכולל קהילות נוספות,

והמדינה מטפחת את המעגל האזרחי הזה. אז אני אומר כאן לאזרחי ישראל בפתח הישיבה הזאת: הקורונה היא נגיף זמני, אבל התודעה השבטית הזאת היא מחלה כרונית ומסוכנת. ניסח את זה בדיוק

כמעט לפני 2,000 שנה רבי שמעון בר-יוחאי, כשאמר את המשל הבא: משל לבני אדם שהיו נתונים בספינה. נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חבריו, למה אתה עושה כן. אמר להם, מה אכפת לכם, הלא תחתיי אני קודח. הוא קודח בתא שלו בספינה. אמרו לו את המובן מאליו: מפני שאתה מציף עלינו את הספינה. אז אם מישהו חשב אחרת, הקורונה הבהירה שבמדינת ישראל אין תאים שסגורים הרמטית. לא שאין תאים בכלל,

יש סגנונות, יש קהילות, אבל הספינה הישראלית היא ספינה אחת. ולכן כל מנהיג של חתונה או קהילה או הפגנה צריך לדעת שהוא לא יכול לקדוח, כי הוא קודח חור במעגל של כולנו. והתמריצים שאנחנו נקריא אותם עכשיו, התמריצים השליליים להקפיד על התקנות, מבחינתי הם רק תזכורות לדבר העיקרי: שכולנו כאזרחים מחויבים לכלל ומחויבים לשלמותה ושגשוגה של הספינה הזאת כולה. השיח הפוסט-לאומי, או האינדיבידואליסטי, המוקצן פוגע בכולנו ומכלה את המסד העיקרי של הביטחון הלאומי והחוסן הלאומי שלנו. נפתח בהקראה - - - אני רוצה להעיר הערה. אני מברך על הדברים שלך, ואני רוצה שכולנו נזכור שיש תקופות שבהן זה נכון ואולי אפילו משתלם לדבר על אחדות. אבל המבחן שלנו,

של כל סיעות הבית, הוא ביום שמישהו יגלה שמשתלם לו לדבר על פילוג ועל האחר. ושם אנחנו נמדדים, במקום שבו זה לא משתלם אלקטורלית לדבר על אחדות. אני חושב שזה טוב שכיום במדינת ישראל מנשבת רוח שכולנו מתאחדים סביבה, אבל המבחן שלנו הוא האם אנחנו נהיה מובלים או מובילים של הרוח הזאת. חשבתי שהצטרפת לגדעון. אנחנו נתחיל בהקראה ואחר כך נשמע הערות. בגדול, אנחנו חוזרים להצעת החוק המקורית שהממשלה העבירה לכנסת, ואם יהיו שינויים נוספים, אני אומר מראש גם לבקשת יושב-ראש הוועדה יעקב אשר אז הממשלה מוזמנת להציע אותם בשבוע הבא והם יידונו כאן. אבל כרגע אנחנו מאשרים את הצעת החוק המקורית. הערה שנייה, סיעת כחול לבן, סיעת ישראל ביתנו וממילא גם סיעת יהדות התורה הסירו את ההסתייגויות, אז אנחנו דנים ואנחנו נצביע על החוק לקריאה שנייה ושלישית כפי שהוא. היועץ המשפטי, בוא תקריא. הוועדה כבר דנה ארוכות בהיבטים השונים של הצעת החוק, למה היא נועדה ובכל הסעיפים השונים באופן פרטני, ונעשו תיקונים שונים. ועדת הכנסת החליטה שכל התיקונים המהותיים שנעשו, למעט תיקוני נוסח והתאמות משפטיות, הם נושא חדש, ולכן אנחנו חוזרים לנוסח הכחול. אני אקריא אותו עכשיו: הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התש"ף 2020 תיקון סעיף 24 1. בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020‏ (להלן, החוק העיקרי), בסעיף 24(ב), במקום פסקה (1) יבוא: "(1) לעבירה מינהלית כאמור ייקבע קנס מינהלי קצוב שלא יעלה על הסכומים המפורטים להלן, לפי העניין: (א)לעבירה מינהלית הקבועה בתקנות כאמור בסעיפים 6 ו-7, 500 שקלים חדשים, (ב)לעבירה מינהלית כמפורט להלן, 10,000 שקלים חדשים: (1)עבירה מינהלית הקבועה בתקנות כאמור בסעיף 8(א)(1) או (2) בעניין הפעלת מקום הפתוח לציבור או בית עסק, בדרך של פתיחתו לציבור, בניגוד לאיסור על הפעלתו כאמור שנקבע באותן תקנות, (2)עבירה מינהלית הקבועה בתקנות כאמור בסעיף 9 בעניין הגבלת מסיבה,

לרבות טקס דתי, פסטיבל, טיול מאורגן, אירוע ספורט, מופע בידור או מופע אומנות, (3)עבירה מינהלית הקבועה בתקנות כאמור בסעיף 10(ב)(1)

בעניין הפעלת מוסד המקיים פעילות חינוך, בדרך של פתיחתו ללומדים, לחניכים או למטופלים בו, בניגוד לאיסור על הפעלתו כאמור שנקבע באותן תקנות, (ג)לכל עבירה מינהלית אחרת, 5,000 שקלים חדשים." תיקון סעיף 32ב 2. בסעיף 32ב לחוק העיקרי, (א)בכותרת השוליים, בסופה יבוא "למקום"; (ב)אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג1) תקופת תוקפו של צו סגירה מינהלי לפי סעיף קטן (א)(1) תהיה כתקופת תוקפן של הוראות הגבלת פעילות שלפיהן חל איסור לפתוח את המקום, אלא אם כן בוטל קודם לכן בהחלטה בעיון חוזר לפי סעיף קטן (ז), בהשגה לפי סעיף 32ח או בהחלטת בית משפט בעתירה לפי סעיף 32ט."; (ג)בסעיף קטן (ד), אחרי "תוקפו של צו סגירה מינהלי" יבוא "לפי סעיף קטן (א)(2) או (3) או לפי סעיף קטן (ב)"; (ד)אחרי סעיף קטן (ד) יבוא: "(ד1) על אף האמור בסעיף קטן (ד), צו סגירה מינהלי כאמור באותו סעיף קטן שניתן ב-30 הימים שלאחר תום תקופת תוקפו של צו סגירה מינהלי קודם שניתן לגבי אותו מקום, יכול שיינתן לתקופה שלא תעלה על 14 ימים מיום נתינתו."; הוספת סעיף 32יא 3. אחרי סעיף 32י לחוק העיקרי יבוא: "צו סגירה מינהלי למוסד המקיים פעילות חינוך 32יא. (א)ראה גורם מורשה, על יסוד דין וחשבון שהגיש לו הגורם המוסמך, כי מוסד המקיים פעילות חינוך (בסעיף זה,

פתוח ללומדים, לחניכים או למטופלים בו (בסעיף זה,

בניגוד להוראות שנקבעו בתקנות לפי סעיף 10(ב)(1) או (2) או שנקבעו על ידי ועדת השרים לפי סעיף 18, ולפיהן חל איסור לפתוח את המוסד לתלמידים (בסעיף זה, הוראות הגבלת פעילות לעניין מוסד), רשאי הוא לצוות בכתב על הגורם האחראי על המוסד, מנימוקים שיירשמו בצו, לסגור את המוסד או חלק ממנו לתלמידים (בסעיף זה, צו סגירה מינהלי למוסד); לעניין זה, "הגורם האחראי על המוסד" מעסיק,

או גורם אחר שיש לו יכולת שליטה על הפעלת המוסד. (ב)הוראות סעיפים 32ב(ג), (ג1), ו-(ז) ו-32ג עד 32י יחולו לעניין צו סגירה מינהלי למוסד, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף 32ו(ב), אחרי "של הוראה מהוראות הגבלת פעילות" יבוא "לעניין מוסד"." תיקון פקודת בריאות העם 4. בפקודת בריאות העם, 1940‏, בסעיף 20ד(ג), המילים "כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות" יימחקו, ובסופו יבוא "בסעיף זה, "עבירה מינהלית חוזרת" (1)לעניין עבירה מינהלית כאמור בסעיף 20ג(1) או (2) עבירה מינהלית שעבר אדם בתוך שלוש שנים מיום שעבר לפני כן את אותה עבירה (בסעיף זה, העבירה הקודמת), והתקיים לגבי העבירה הקודמת אחד מאלה: (א)הוא שילם בשלה קנס מינהלי או הורשע בשלה, (ב)חלפו יומיים מיום שהומצאה לו ההודעה על הטלת הקנס המינהלי בעבירה הקודמת, (2)לעניין עבירה מינהלית כאמור בסעיף 20ג(3) או (4) עבירה מינהלית חוזרת כמשמעותה בסעיף 2(ג) לחוק העבירות המינהליות." תודה רבה. מכיוון שדנו בחוק בצורה מאוד אינטנסיבית, אני חושב ששלושת השינויים המרכזיים פה ידועים לחברי הכנסת, אבל בכל זאת נעשה מעבר מהיר. נירית ממשרד המשפטים נמצאת איתנו?

שגם ההגדלה לקנסות יותר גדולים וגם צווי הסגירה המינהליים, לרבות עברה מינהלית חוזרת אלה דברים שדיברנו עליהם. נירית, אם את רוצה לחדד משהו או להבהיר, אז בבקשה. אין צורך לחזור על הכול, אבל אם לדעתך יש נושא לא ברור, זה הזמן. אנחנו למעשה דיברנו על רוב הדברים. היו תיקונים שכן נעשו על דעת נציגי הממשלה ואנחנו כן היינו שמחים שהם ייכנסו לתוקף יחד עם השינויים האלה. נשמח אם תיאותו לקבל אותם. אם אתם רוצים, אני אפרט על מה מדובר. מכיוון שהתיקונים הנוספים דורשים דיון נוסף ואנחנו אחרי לילה ארוך שבו סוכמו כל הדברים ועל בסיס זה גם הוסרו כל ההסתייגויות,

זה תעשי בשבוע הבא. אני ראיתי חלק מהתיקונים,

בהחלט ראויים לדיון, אבל הדיון הזה יתקיים בשבוע הבא. אוקיי, תודה. אסתי ממשרד הבריאות איתנו? אני מצטרפת לדברים של נירית. אני לא כל כך יודעת אם יש עכשיו סיכוי לדבר על אותם דברים שנעשו בסיכום איתנו. אני מבינה שעכשיו יורדים מזה. אני רק אזכיר בשתי מילים. דבר אחד זה ההעלאה של הקנסות וההתאמה להעלאה שנעשתה באופן כללי, כולל התאמה גם לעניין אזור מוגבל. זה דבר שאני מבינה שיורד עכשיו ויוצר אנומליה מסוימת, כי המצב שנוצר הוא שבמקום שהוא מחוץ לאזור מוגבל הקנסות יהיו גבוהים, ודווקא בתוך אזור מוגבל, שהוא יותר מסוכן, הקנסות, שקבועים בחוק עצמו, יהיו נמוכים. הדבר הנוסף הוא התיקון שעשינו בעניין אדם שעושה עברה חוזרת של יציאה מבידוד, כך שהוא יחול גם על יציאה מבידוד במלונית. זה ממש אותו תיקון. אסתי, תודה רבה. הדברים הם ברורים, ולפי הסיכום שהיה בין שרי הממשלה ליושב-ראש הוועדה הדברים האלה יוכלו להיות בתיקון לחקיקה רק אחרי שהחוק הזה יעבור. אם תספיקו עוד לפני כן לעשות... אגב, זה אפשרי מבינה פרוצדורלית? נניח שהחוק עובר ביום שני אז אפשר לפני כן לכנס עוד פעם? בעיקרון אפשר להחזיר הצעת חוק מהמליאה לוועדה ולהוסיף תיקונים.

אז אלה שתי האפשרויות שקיימות כרגע. אני רק אגיד לפרוטוקול שאנחנו רוצים שזה יעבור היום במליאה.

מירה סלומון ממרכז השלטון המקומי, בבקשה.

הוא ייקבע על ידי הממשלה. אנחנו רק קבענו פה את ההעלאה המקסימלית, של עד 10,000. אדוני, המדרג ייקבע בין אפס ל-10,000 בהתאם - - - אני רואה שזה שונה. בהתחלה היה כתוב פה "עד", ופה כתוב 10,000. לא, זה כבר היה כתוב לפני. כבר ענינו על השאלה

יש הרבה מאוד נאמני קורונה וזה הרבה יותר טוב. הערה קטנה לגבי מה שאמרת לגבי החיסונים. אני מסכים שהחיסונים הם דבר נהדר,

כי הם עדיין לא ניתנים לילדים ולכן לא נוכל להגיע לחסינות

אני אקריא לכם סיפור מזעזע שאני סוחב מהבוקר. שלח את זה יהודה משי זהב.

שמראה שהאחריות היא על כל אדם ועל כל קהילה. נכון שהמדינה יכולה לתמרץ, אבל היא לא תחליף לאחריות של כל יחיד וכל קבוצה. הסיפור הזה מספר על יהודי שמתפלל בשבתות בחב"ד. קוראים ליהודי הזה הרב אשר סולומון. הוא מתפלל בשבתות בשיכון חב"ד בירושלים, במניין של שבע בבוקר. בשבת הקודמת הגיע חולה קורונה מאומת למניין הנ"ל, אחד שלא מתפלל באותו בית כנסת אף פעם.

מכיוון שהוא היה חיובי לקורונה הוא לא היה יכול ללכת למניין הקבוע שלו, כי שם לא נתנו לו להיכנס. אז הוא הלך לשיכון חב"ד. הוא סיפר שכיוון שיש לו יארצייט הוא הגיע להתפלל במניין של חב"ד בשביל לומר קדיש. כמה אירוני הסיפור הזה, כמה נוראי. הוא הדביק לפחות שני אנשים את הרב אשר סלומון, שנפטר, ואת אבא של מנחם סדובסקי, שהוא כותב הסיפור הזה, דוד סדובסקי, בן 74, ששוכב במצב קשה מאוד ולא יציב בתל השומר. גם אימא של הכותב, שיש לה מחלות רקע, נדבקה. כרגע היא במצב טוב בביתה, אבל בפחד פחדים. הוא כותב "אני בן 49, נדבקתי מאבא שלי כשבאתי לסדר להם את המחשב, אשתי בהיריון מתקדם, נדבקה ממני, הילדה בת 18 גם נדבקה, והיא חווה התקפי קוצר נשימה. המדביק ידע שהוא חיובי. אני לא יודע מה שמו. אני מקווה שאבי, אימי, אשתי, אני והילדה נצא מזה". "מה דינו", שואל מנחם סדובסקי. "עורו, עורו והתעוררו, זה מדביק וזה מסוכן". זה נכון לשיכון חב"ד, זה נכון להפגנה בבלפור, זה נכון לחדרי כושר או לחוף הים. זה נכון לכל אדם שלא לוקח אחריות. אבל לבוא לומר קדיש על אבא שלך ובקדיש הזה לגרום להרג של עוד בן אדם ולנזקים זה דבר שמחזיר אותנו לאמירה שפתחתי בה. האחריות היא על כל אחת ואחד מאזרחי ישראל. קחו אחריות, אנחנו בקצה. איך אמר עוזי דיין, זה נורא למות דקה לפני הפסקת האש. אנחנו בקצה של זה,

היאזרו בסבלנות, תשמרו על ההגבלות, ובעזרת השם לקראת חג הפסח נצא למקום אחר. אנחנו מצביעים עכשיו על הצעת החוק ככתבה וכלשונה בנוסח הזה - - - רגע, רק לוודא: כל ההסתייגויות הוסרו, גם של כחול לבן, גם של ישראל ביתנו וגם של יו"ר הוועדה יעקב אשר. השאלה אם יש עוד הסתייגויות לנוסח למישהו מחברי הכנסת.

אז אנחנו מצביעים. מי בעד הצעת החוק כפי שהוקראה על ידי היועץ המשפטי? בכפוף לשינויי נוסח שאנחנו תמיד עושים. כן, תיקונים טכניים. מי נגד? מי נמנע?

תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:05.